אני מתכבדת לפתוח את דיון הוועדה בנושא יישום החלטות הממשלה בנוגע לסיוע לבעלי עסקים ודיון במתווה המענקים, הצעה שאושרה אתמול אבל אנחנו כנראה עוד נדון בה לא